בוקר טוב.

היום יום שני, 16 באוגוסט, ח' באלול התשפ"א. הנושא היום הוא מענים רגשיים לתלמידי מערכת החינוך בזמן הקורונה, בתקופת הסגרים.